בית חולים העמק, ישיבת מעקב שירותי הבריאות בצפון הארץ. אתם זוכרים שהתכנסנו כאן זה מכבר וקיבלנו סטטוס מכללית על כל הנושא של השקעות במרכז הרפואי העמק, כל תכנית החומש שלמעשה דובר עליה, אני יכולה לומר

לא רק שאתם לא זוכים להערכה על ידי המעסיקים שלכם, ההיפך, אתם מקבלים גם רמיזות ואיומים. זה מה שאני אומר. ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו אומרים פשוט די, לא

מה שלוקח מכם גם עוד כוח אדם בזמן הזה. הילד שוכב שעות בחדר מיון בבית חולים העמק במצב קשה,

הוא אדיש. אחר כך גם ישימו לנו מס גודש כי נצטרך לקבל שירותים באיכילוב. אורלי,

קורה אם אותו תושב היה מגיע לבית חולים

אתה במצב קשה,

תיסע להעמק

הם מעניקים שירות לתושבים ללקוחות שלכם וגם לקוחות של כללית וגם אזרחי מדינת ישראל ואנחנו רוצים לראות אתכם ולהסתכל מה אתם תגידו לנו, מה תגידו להם, מה תגידו

והשיקום למטה שלא פעיל כל אחר הצהריים,

צריכים בריכה הידרותרפית,

גם חדרי הניתוחים מ-14:00 סגורים. צריך להסתכל על פריפריה ומרכז בהסתכלות אחרת. מה אנחנו העלינו בדיון הקודם? אמרנו 'תקשיבו, זה X

השאלה האם ישבתם עם הכללית והוצגה בפניכם התכנית הזאת.

טרם ישבנו עם קופת חולים הכללית וטרם ראינו - - - איך, עבר כל כך הרבה חודשים. זו הייתה הדרישה של

אבל הפתרון הראוי של משרד הבריאות היה צריך להיות שאז כשקיימנו את הדיון והיה טררם תקשורתי וידעתם הרי שזה לא יירד מסדר היום, ואני אגיד לך למה. מי שנפגש עם נמרוד ועם דורון ועם כל הצוות שם מבין שזה לא אנשים שיירדו מסדר היום, שזה בליבם,

בריאות הציבור חשובה להם. אפעס, הם דקה לפני פנסיה, אתה

אתם הייתם צריכים, אני אגיד לכם מה לעשות, אחרי הדיון האחרון זה המשימות שניתנו לכם,

זה יוצא מתוך הוועדה.

עם הכללית ולהגיד 'אוקיי,

עכשיו יש כאן נציג של האוצר,

מה אתה בכלל בא אלי? באת אלי עד היום? דיברת איתי על זה עד היום?

אם לא מרימים דגלים, אם לא עושים פה צעקות - - - ממש לא. רגע, אני רוצה לדעת.

אבל הם עוד לא ישבו - - - בכוונה אני רוצה לדעת.

אני רוצה לשאול אותך שאלה.

מספיק שנים. חדש לך הסיפור עם בית חולים העמק? אין לכם תכניות עבודה?

קופות חולים או תחרות על קופות החולים כשהנושא הזה לא בא לידי ביטוי ולידי דיון ואתה אחראי על קופות

את לא מודעת מה קורה בבית חולים העמק? את יודעת את הבדיחות שרצות - - - אל תצעקי. תקשיבי לי טוב, את נתת לי את כל הסיבות להרים את הקול שלי כי

יש 90 מיליון שקלים לטיפול נמרץ האלה?

אני לא יכולה ככה. כללית תתקצב את שלושת טיפולי הנמרץ האלה.

שהנציגים שלה יושבים כאן וממלאים את פיהם מים יעזרו לנו, זה יהיה נהדר.

אנחנו נבנה את שלושת היחידות האלה בכל מקרה.

אנחנו per

base, הוועדה הזאת הוכיחה את עצמה כוועדה מקצועית. אני לא מגשרת בין משרדים ובין קופות חולים. אתה סמנכ"ל הפיקוח על קופות החולים,

יחד איתי ד"ר אשר פרסמן, הכנסנו את ועד הפעולה לתוך הגוף האורגני של ועד הרופאים שתהיה להם הגנה סטטוטורית. אחד הנימוקים המשכנעים ביותר בעטיו ביקשנו סכסוך עבודה מהארגון היציג שלנו ההסתדרות הרפואית, שתיכף אגיד עליו כמה מילים כי הוא חשוב מאוד. ביקשנו סכסוך עבודה בגלל תחושת האיום. אגב, אנחנו היום שלושה, עידית ח"כ אמרה, היינו פה הרבה יותר, חלק - - - פחדו? מפחדים להגיע.

תגיד את האמת. נקודה שניה. רן רזניק. אני רוצה להתחיל מהמיקרו ולהגיע למקרו, ובסוף להגיד, ואני לא אשכח את זה, גם אם הוועדה תתפזר אני אמשיך לצוותים שלנו את התודות, כי הצוותים שלנו נפלאים, אני אגיד את זה בסוף. מהמיקרו למקרו. רן רזניק הקריא פה משהו שעמדו לי עכשיו השערות על הראש. מישהו שלח לו איזה שהוא מכתב. פנתה אלי היום רופאה בזעקה ואומרת לי 'בועז, אנחנו נפתח בשביתה. אנחנו לא יכולים, לקחו לנו את התורן הרביעי, היו 50 אנשים במיון'. יושב פה ממלא מקום מנהל בית החולים, חברי אלדר ברקוביץ', יעיד ד"ר אלדר ברקוביץ' כמה פעמים אני פניתי אליו בתחינה, בכתב, בכתב פניתי אליך, תאפשר להם את התורן הרביעי הזה. תעשו בדק בית. כלום.

למה אין? היום אמרתי לו 'אני אערב את הסמנכ"לית ד"ר אורלי וינשטיין אם אתה לא יכול לקבל החלטה'. הוא הבטיח לי שיעשה את זה. היום בשעה 14:00 ומשהו קיבלתי וואטסאפ 'לא קיבלנו שום מענה'. רופאים קורסים, תנו להם מענה. אני רוצה להגיד

אנחנו ביום חמישי, סליחה ד"ר ליאור, אנחנו לא מאמינים. אנחנו היינו אצל שר הבריאות באותו היום. אחד מאיתנו לא ישן כל הלילה והכין מסמך עם ארבע נקודות קריטיות שזה כאילו חסרים שאם לא נשלים אותם אתמול, אנחנו צוללים לאבדון. רפואת הלב, רפואת המוח, זה כותרות גדולות, שתי הקומות בתוך הבניין, הריקות האלה, שזה חדרי ניתוח טיפולי נמרץ, התאוששות ופגיה, והנקודה - - - בועז אני מצטערת, אתה אומר דברים, הם לא ישבו על התכניות בכלל, הם לא יודעים על מה אנחנו מדברים.

משפט אחרון. מה, אפילו לא ראיתם? לא, הם לא ראו. חברים, אין פררוגטיבה. אני מצטער, אני רוצה לפנות - - - כל הבעיות ידועות היטב, משרד הבריאות - - - אין פררוגטיבה, אני מדבר אל תפריע לי בבקשה.

- - - אני לא הולכת לקיים את הדיון הזה כאן. מה אתה אומר פה? קודם אמרת שאתם לא מכירים כי לא פנו, עכשיו אתה - - - בביקורות האלה מה צץ ומה עשיתם. לבוא ולהגיד 'עושים ביקורות' זה סיסמה שאין בה כלום. מה עשיתם בביקורות האלה אם כל מה שהם אומרים לא צף בביקורות האלה? 17 שנה בונים בניין והם לא יודעים מזה בכלל. שני משפטים ואני רוצה לסיים. אני מודיע כאן קבל עם ועולם, ביום חמישי הקרוב אנחנו באים להסתדרות הרפואית - - - איפה היא? למה היא לא חלק מהאירוע הזה? ההסתדרות הרפואית היא איתנו. אנחנו באים, אנחנו מסיימים מסמך הבנות. אנחנו כותבים מתווה, הוועד וההסתדרות הרפואית, ואנחנו מגישים לכללית על ידי יו"ר החטיבה, לתכנית לביצוע תחת מסמרות משפטיים כי אחרת זה לא יקרה, ואנחנו דורשים ביצוע. אנחנו מושיטים יד לכל מי שיש לו לב ויש לו ראש ורוצה לקדם את העמק. משפט אחרון, אני חייב להגיד,

בבית החולים שלנו ההון האנושי שלנו - - - זה מה שמציל את בית החולים. אין דברים כאלה. מכל הסקטורים, מכל המגזרים. גברים,

אנשים מסורים ברמה, באמת אין דברים כאלה. אני רוצה מפה להגיד להם את התודה. בועז אנחנו חייבים לסיים. רן רזניק בבקשה. שני משפטים. תודה ח"כ סילמן. הכותרת פה זה אזהרת מסע.

אז לאזהרת המסע. אני רוצה להגיד ברשותך, הזכיר פה עכשיו ליאור ברק את חטיבת הרפואה של משרד הבריאות, זאת שמפקחת על בתי החולים בישראל. לא ליאור ברק עם כל הכבוד מפקח על בתי החולים בישראל אלא חטיבת הרפואה.

כי בדיון הזה עולה כאילו ליאור ברק אחראי על בית החולים, אני לא אומר את זה כדי לנקות את החלק שלו, אני רוצה להעצים משהו. בעצם כשלים שהועלו פה בדיון הקודם, ח"כ סילמן, לפני ארבעה חודשים, למשל טיפול נמרץ, בית החולים עצמו מגדיר אותו כמוזנח בישראל, למשל פגים שנגררים על הכביש ומסכנים את החיים שלהם ואת המוח שלהם. איזו פשיטת רגל מוסרית זו ופוליטית וניהולית ומנהלית של משרד הבריאות, ובכלל לא תחת רק השר הזה, שנותן רישוי להעמק ולמחלקות שלו, הוא לא בדק את הטיפול נמרץ לראות שהמצב שלו מחפיר? הם לא עושים בקרות על הרפואה בישראל? איפה הם? עידית, איפה הם ב-20 שנים האחרונות, לא רק תחת הורוביץ. גם תחת הורוביץ, אבל גם תחת השרים הקודמים.

זה נכון אבל כאן בדיון הזה לא יושבים סביב השולחן הזה - - - הוא אמר לך, אפילו ניהלתם מאבקים על המענקים של הרופאים בפריפריה - - - ברור, אבל איפה משרד הבריאות? הוא עושה בקרה. או אני אגיד, הוא אמור לעשות בקרה על בתי החולים, העמק, אבל גם על איכילוב ובלינסון, אני מדבר על כולם. איפה הבקרה? איך יכול להיות שמשרד הבריאות נותן לבניין להבנות 17 שנה?

יש סמנכ"ל על בתי חולים, הוא לא נמצא כאן. אני אגיד לך מה, אני שמעתי, ובצר לי - - - הבעיה עם סמנכ"ל בתי החולים שהוא מנהל רק את בתי החולים של מדינת ישראל הממשלתיים ולא של כללית. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו. לי היה מאוד קשה לשמוע את חברת הכנסת כאן יחד עם אורלי וינשטיין. אבל אני אגיד לכם ממה זה נובע. זה נובע מזה שאנחנו רק אחרי ארבעה חודשים מקיימים דיון ואפילו אף אחד לא טורח להגיע לכאן לשולחן הזה, כשאנחנו כולנו טורחים, והאנשים אצלנו מאוד מאוד עסוקים שם. אני עבדתי,

יש אנשים, לפעמים אפשר לשלוח רק ברמת ה'להוריד את הלהבות', וזה כדי להוריד את הלהבות ואנשים צריכים להבין שכשיושבים פה סביב השולחן ולא צריכים להסתכל על איזו רובריקה בזום,

אם יש אירועים, אני לא מצפה שעכשיו אייל מהמועצה האזורית עמק יזרעאל באמת יתחיל לטרוח ולהגיע לכל דיון כשהוא לא יודע כמה זמן יתנו לו לדבר ובאמת, ראש מועצה, ואני מכבדת את זה, אני מצליחה להבין. אבל מגיעים לכאן מהעמק, מנהלי מחלקות, מגיעים לכאן אנשים שבאמת מכבדים את הדיון. אני קודם כל מצרה על התלקחות הדיון ואני אומרת שהיא נובעת מזה שאנשים לא יושבים פה סביב השולחן בזימון שהיה מראש וידוע וגם לא שלחו אפילו מישהו ואז נורא קשה לדבר ככה. זיו, בבקשה. ואנחנו סוגרים. אני מצטערת, אנחנו לא מצליחים לשמוע.

כי הם יתנו מספרים - - - מה זאת אומרת? אנחנו כולם פה, הדיונים משודרים.

ככה מתחילות התשובות. הישיבה ננעלה בשעה 15:30.